בוקר טוב. היום יום רביעי, י"ז בחשון התשפ"א, 4 בנובמבר 2020. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הגבלת מעברים בין קופות החולים). גילוי נאות אני בעד תחרות. אני חושב שתחרות עוזרת להכל ואולי מונעת שיווק, מונעת הוצאות כספיות אבל היא מיטיבה לשירות, היא מיטיבה ביחס. יחד עם זה, אנחנו נמצאים בתקופה לא נורמלית של סגרים, של סגירות, של בעיות כלכליות, של קורונה, של הבלתי-נודע, ובייחוד אני לא אוהב את כל אלה שמצלצלים לח"כים ומצלצלים אלי ומדברים איתי הפוך אנחנו מבינים שאין ברירה, אנחנו נחיה עם זה, והראשונה שאני אעלה אותה לדבר תהיה מיכל הלפרין, יו"ר רשות התחרות, שתגיד מה שהיא אמרה לי כי אנחנו,

כשהלוביסטים מדברים אתנו, אנחנו רצים, ואני אומר לכם שאיתי דיברו כולם אנחנו נחיה עם זה,

אנחנו מבינים, אנחנו לא רוצים לריב עם משרד הבריאות. אבל למה לריב? כי הוועדה הזאת גם לפעמים צריכה לתת. לפעמים. לתת לאזרחים תמיד. הוועדה הזאת היא היחידה שלא נשמעת ולא מצביעה אוטומטית, לא יעזור כלום. ולכן, אנחנו נשמע את כולם ונקבל החלטות. אני רוצה להעלות את מנכ"ל משרד הבריאות בזום, פרופסור חזי לוי. יו"ר הוועדה, אני עכשיו קיבלתי טלפון מהלשכה שהוא נתקע בנושא קורונה, ואני לא בטוח שהוא יצליח לעלות ברגע זה. אני אנסה עוד שנייה - - אתה יודע להגיד את מה שהוא רצה להגיד?

אז בוא תגיד. אני מצטרף לדברי היושב-ראש גם אנחנו בעד תחרות. אנחנו חושבים שתחרות חיובית זה דבר טוב לתחום הבריאות, זה מעודד תחרות, מעודד שיפור שירות למבוטחים זו מטרתו של משרד הבריאות. לא שומעים אותך. אנחנו חושבים שתחרות זה דבר טוב בתחום הבריאות. תחרות מעודד את קופות החולים לשפר את השירות למבוטחים, שזו המטרה העיקרית של משרד הבריאות. אנחנו רוצים מבוטחים עם שירות טוב יותר, פריסה טובה יותר,

ומגוון גדול יותר של שירותי בריאות. אנחנו נמצאים עכשיו במצב קיצון יש כאלה שאומרים פעם ב-100 שנים, אנחנו מקווים שזה גם פעם ב-1,000 שנה ושלא יחזור על עצמו לעולם. אנחנו נמצאים במצב קיצון ואנחנו נכנסים לקראת תקופת חורף. עוד לא עברנו תקופת חורף עם קורונה ואנחנו רואים שעכשיו, עם כל הרצון שלנו להיות בתחלואה יורדת, אנחנו כבר מתחילים לראות את הסימנים שהיא מתקרבת יחד עם תחלואת השפעת ותחלואות החורף הקרבות אנחנו הולכים להיות במצב לא פשוט.

במצב הלא פשוט הזה, צריכים להבטיח דבר אחד: הדבר העיקרי קודם כל זה בריאות התושבים. ובריאות התושבים והמבוטחים בישראל מתחילה מקופות החולים, שהן הגוף העיקרי שמטפל בעיקר התחלואה במדינת ישראל, ברובד הראשוני והבסיסי שלה. קופות החולים מתעסקות בשוטף, ביום-יום בהמון דברים, כולם טובים. חלק מהדברים האלה הם לא הדברים שהכרחיים ברגע זה ולא יעזרו לטיפול במגיפה הזאת. כשאנחנו רואים מנהל קופה, מנהל המחוז, מנהל המרחב ומנהל הסעיף, שהם מתכננים את הבוקר שלהם או את ישיבת הבוקר שלהם כמו שהמנכ"ל שלנו כל בוקר לא מצליח לעסוק בעניינים השוטפים של משרד הבריאות אלא רק בנושא הקורונה אנחנו רוצים שאותו מנהל סניף יראה איך בסניף שלו הוא מסוגל עכשיו לבנות אותו בצורה שתפריד בין החולים לבין הבריאים, בין אנשים שבאים לקבל חיסון נגד שפעת, הקשישים שמגיעים לקבל חיסון שפעת בהיקף כפול מבכל שנה איך הוא מגיע לחלקם הביתה, איך הוא מתקשר לחולים של הסניף שלו המבודדים בבית. בתקופה האחרונה הגענו ל-70,000 חולי קורונה בבתים. אנחנו רוצים שאלה הדברים שבהם הם ישקיעו בארבעת החודשים האלה. לא תמיד ה-DNA של הקופות וטוב שכך, אנחנו שמחים שכך, הוא DNA של לתת שירות טוב, לפתח שירות טוב ולהתחרות על מבוטחים, זה DNA מבורך. DNA שגם לוקח לא מעט משאבים משאבים חיוביים שמביאים תועלת לציבור. בסופו של דבר, אני מזכיר לכולנו שעוד טרם כוננה הוועדה הזאת, מיד סמוך לאחר הבחירות, עברו תקנות לשעת חירום שהגבילו את המעברים לשלושה חודשים, בצורה הדוקה יותר מאשר שר הבריאות הביט לפה, לשולחן הוועדה. בתקופה הזאת לא ראינו שקופת חולים מסוימת פיטרה רופא, לא סגרה סניף, לא הוציאה תרופה מסל הקופה, ואנחנו שמחים על-כך. קופות חולים עובדות לטווח ארוך וזה דבר חיובי. כשקופת חולים מגייסת רופא או נותנת שירות או מוסיפה שירות לסל הקופה היא מסתכלת מה זה יעשה, איפה יהיה הסניף הזה וכמה מבוטחים יהיו לרופא הזה בעוד ארבע שנים, בעוד חמש שנים ולא בחודשיים הקרובים. קופות החולים מתחרות לטווח ארוך וזה דבר חיובי. בשלושת חודשים ההם לא ראינו פגיעה בשירות אלא להיפך ראינו שירות טוב. גם בתקופה הזאת ועוד פעם, אנחנו מסכימים שהתחרות היא הדבר החיובי ביותר שיש בשוק - - כמה מעברים יש בשנה? בוא תסביר קצת על המעברים. אז אני אתן הסבר קצר היום ניתן לעבור יש שישה מעברים בשנה כשכל מבוטח יכול לעבור מקסימום פעמיים. שישה מעברים זאת אומרת, כל חודשיים.

כל חודשיים כאשר המעבר בכל מקרה לא נכנס לתוקף ברגע שאתה רוצה לעבור אלא הוא נכנס לתוקף בין שלושה וחצי לחודש וחצי אחרי שביקשת לעבור.

אם מעבר מסוים הוא בין ה-15 בספטמבר ל-15 בנובמבר כל מי שיירשם באתר ביטוח לאומי לעבור בתקופה הזאת המעבר שלו ייכנס לתוקף רק ב-1 בינואר.

מי שנרשם לעבור ב-15 בספטמבר המעבר שלו ייכנס לתוקף שלושה וחצי חודשים אחר-כך.

זה הכללים שקבועים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי כיום. דברים שהם בענייני מינהל ונהלים מול ביטוח לאומי ופשטות של מערכות מידע - - אתה אומר שהוא עובר לכל החיים, בתקווה שהוא עובר לכל החיים שלושה חודשים זה כאין וכאפס. למה צריך חריגים אם יש כל חודשיים מעברים? גם חריגים החוק היום מאפשר לנו לדוגמה: מבוטח שרוצה לעבור קופה בגלל צורך רפואי חריג בדרך כלל, כל קופות החולים מספקות את השירותים בהתאם לחוק. יש את אותו סל תרופות בסיסי לכולן, לרובן יש הסדרים עם מרבית בתי החולים לרוב השירותים וחלק גדול מהשירותים מוחרגים מהסדרי בחירה, ודאי לחולים אונקולוגיים, לחולים קשים אבל בכל זאת, למבוטח יש סיבה והקופה הזאת עובדת רק עם אונקולוג כזה והוא - - אז הוא יכול לעבור כל חודשיים. למה אני צריך חריגים? אז אני אומר - - כל חודשיים יש לי אפשרות בוא נגיד שכל חודש אי-זוגי: ינואר,

ספטמבר,

אז למה אני צריך חריגים אם יש לי אופציה לעבור כל חודשיים? המשרד לא מחכה לתקופה של קורונה בשביל לטפל בחריגים ובחולים הקשים, ובמקרים - - אתה לא עונה למה שאני שואל: למה צריך חריגים? אם יש מעבר שוטף כל הזמן למה צריך ועדת חריגים? לעבור וזה ייטיב עם הטיפול הרפואי שלו אנחנו לא רוצים שהוא יחכה את השלושה חודשים האלה, אנחנו רוצים שהוא יעבור היום. זה נקרא מעבר של חריגים? שנייה, רגע. אני מחלק בין שני דברים זה חריג שנמצא ביום-יום, בשוטף, בלי קשר לתקנות האלה. גם היום משרד הבריאות - - בלי שום קשר לתקנות, אני רוצה לבין למה צריך חריגים בשוטף? בשוטף החריגים הם רק לצורך מצב רפואי קשה. כשאתה רוצה להתחיל לקבל את הטיפול הרפואי - - זאת אומרת, אתה אומר לי שהחריג הוא רק לפרק הזמן של השלושה חודשים. זאת אומרת, אני החלטתי לעבור לבית"ר, בסדר? במצב רגיל אני מודיע שאני עובר לוקח לי שלושה, שלושה וחצי חודשים. מאחר ואני חולה, כחריג אתה מעביר אותי אחרי שבועיים?

רק אם אתה חולה - - אז למה אני צריך להיות חריג? אתן עוד פעם דוגמה: מישהו חולה, מבוטח שהוא חולה אונקולוגי מאיזו שהיא סיבה בקופת החולים שהוא נמצא בה אין התקשרות עם רופא שהוא מאוד מאוד חשוב לו, רופא ייחודי בארץ שעובד רק עם הקופה השנייה. אני לא רוצה ביום-יום, בלי קשר לתקנות האלה אני לא רוצה שהוא יחכה כמוך,

שלושה חודשים. אני רוצה שהוא מחר יוכל ללכת אליו. זה חריגים בריאותיים שנמצאים אצלנו בשוטף כל השנה. אתה לא עונה לשאלה שלי. תקשיב, אתה לא עונה למה שאני שואל אותך - - אז אולי לא הבנתי. - - יש מעבר אחת לחודשיים. האם תפקיד החריג הזה לקצר זמני מעבר, שבמקום שלושה חודשים זה יהיה שבוע או יום, זה הדבר היחיד? כי יש מעבר חופשי שש פעמים בשנה לפי מה שאמרת כל חודשיים, כל חודש אי-זוגי או שיחליטו בחודש זוגי יש שישה מעברים קבועים כל השנה, כל הזמן. למה אני צריך חריגים? עוד פעם אנשים שגם החודשיים האלה לא יכולים לחכות. ואז מה החריגות נותנת להם, שהם לא מחכים... אני מעביר אותם באותו יום. במקום לחכות הוא מעביר אותם. למה שאדם חולה אונקולוגי - - אני לא מבקש שהוא יגיד סתם כי מה שהוא יגיד עכשיו, לפחות נדע, כי זה לא עובד ככה. אם הוא מכניס אותי אחרי שבועיים אם הייתי יכול להירשם בינואר ולא נרשמתי, ואני בא בפברואר אז יש ועידות חריגים,

שידונו ואז אני אחכה שלושה חודשים. אם הייתי נרשם בינואר או במרץ א ני נכנס באותו זמן. אני רוצה להבין - - עכשיו אני אכנס - - אל תיכנס. תגיד לי מה הבעיה בחריגים? חיים, הוא לא הבין את השאלה שלך. היושב-ראש שואל כמה זמן לוקח לחריגים שלכם לאשר אותו? זו השאלה של היושב-ראש. במקרים של חולים - - לא במקרים, באופן כללי. אם אישרת חריג, זה צריך להיות סיסטמתי. חריג שיאושר תוך שבוע יעבור קופה. ביום שהוא מאושר, הוא עובר קופה. כמה זמן לוקח לו להיות מאושר? יום... תקשיב, אנחנו נבדוק את מה שאתה אומר: הגשתי ועדת חריגים. בינואר רציתי לעבור קופה ולא עברתי, בסדר? התברר לי מה שהתברר לי, בפברואר אני מבקש לעבור קופה ומגיש בקשה חריגה. כמה זמן לוקח לכם לדון בבקשה חריגה? כמה זמן לוקח מהגשת הבקשה שלי עד שאני בקופה חדשה. לדון בבקשה תלוי בדחיפות שלה. אם הדחיפות שלה היא - - איך אתה יודע את הדחיפות אם אתה לא קורא אותה? לא, ודאי שאני קורא אותה. אתה מקבל חריגה, אתה קורא אותה? תשמע, חריגים אמרת שזה מחלות קשות, אונקולוגים, אז מה זה קשור לדחיפות שלה? אני אגיד לכבוד היושב-ראש שאין הרבה בקשות חריגים בשוטף, ביום-יום, בלי קשר לתקנות האלה. אז למה שמת 7,500? אני מבדיל בין שני הדברים האלה. מה שאני הסברתי עד עכשיו זה חריגים ברמה השוטפת היומית בכל שנה ושנה. חריגים שמבקשים לעבור קופה בלי קשר למעברים, לפני מועד המעבר הרשמי מדובר על מקרים - - אבל אם זה כל חודשיים אז אתה יכול להגיד שאם כבר יש חריג תקשיב, כשבאתי לביטוח לאומי, פעם הייתי שר, הייתי מנכ"ל הביטוח הלאומי. הסתכלתי, ראיתי שזמן תגובה לפניית ציבור הוא 45 יום. שאלתי: למה 45 יום? למה לא 21? סתם, לקחתי שרירותי. הורדנו ל-21. תקשיב, במקומות שאין מועדים ואין תאריכים ואתה לא מדיד העסק לא עובד, הכל פתוח לך.

אם אתה בא ואומר: אני מאשר 7,500 חריגים - - לא,

זה לא החריגים האלה. ה-7,500 האלה זה משהו אחר ואני אסביר. זה ה-VIP. לא, זה לא ה-VIP, אני אסביר את המספר הזה החריגים מבחינה רפואית - - זה בדיוק זה,

אין VIP במערכת הבריאות. אבל לא ענית לשאלה של היושב-ראש. טוב, בואו. שאלת שאלה חזקה. אני לא יודע אם אתה מבין אני לא מבין. אני לא מבין מה זה החריגים, למה יש חריגים, ואם יש חריגים ומי שהגיש חריג תוך שבוע עבר קופה. על זה אתה עונה לי, בסדר. אני יודע, הבנתי שיש מקרה חמור - - נאמר פה VIP. אפשר לדעת מה זה VIP?

עוד מעט הוא יענה. אני ביקשתי לעבור קופה אני VIP. אני מקווה שלא תיפתח חקירה בעקבות האמירה הזאת. מה זה VIP אבל? טוב, יש 7,500 איש. אני פניתי לבקש לא אני. תמר זנדברג ביקשה לבקש חריג לעבור מקופה א' לקופה ב', וסיבותיה עמה. כמה זמן מהרגע שהיא שלחה את החריג, אם הוא מתקבל, היא עוברת מקופה א' לקופה ב'? אז בואו אני אסביר עכשיו, בהתאם לתקנות שאנחנו - - אמא שלי אמרה שיש שני סוגי אנשים: מסבירים ומצליחים. ברגע שאתה מסביר נכשלת. אם היית אומר לי שמהגעת הבקשה, 10 ימים היא בקופה וואלה קיבלתי, תודה רבה. אני יודע שברגע שאתה מסביר לי אז אתה מחרטט אותי. חס ושלום, אני לא מחרטט אף אחד. אני אנסה בכל זאת - - אותי, אותי. לא, במקרה הזה את תמר, היא בקשה עכשיו לעבור קופה. זה לא נוגע לתקנות האלה. זה לא נוגע לתקנות. ברגע שאת שולחת לנציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בקשה למעבר חריג בשל נסיבות רפואיות הבקשה נבדקת מיד. תוך כמה זמן? מה זה מיד? אבל לא מדובר פה בחריגים. הרצנו, בקדנציה הבאה אמרו לי שאתה יו"ר הוועדה ואתה תבין במה מדובר. כל דבר בעתו. - - - זה עולה מהנסיבות - - אתה בורח לקק"ל ומעניש אותנו ככה? אני לא יודע אם אני בורח. אני אענה לכבודו ולחברת הכנסת: אם הבקשה שלך דחופה וזה עולה מהמסמכים ששלחת יכולים לאשר לך גם תוך יום. אם הבקשה שלך היא גבולית ואולי צריך לקבל עוד חוות דעת יכול להיות שיבקשו לקבל עוד חוות דעת וידונו בזה. ואז כמה זמן? יש לכם נתונים כמה מהבקשות, תוך כמה זמן? לא, אין לי פה נתונים על הדבר. לא פה, אבל הם קיימים? אפשר לבקש בינתיים להשיג אותם? כן, אני אנסה לבקש בינתיים. תראי, השאלה שלך היא שאלה של לתת לו לרדת מהסולם. אני אנסה לבקש הוא לא צריך לענות לאף אחד, אולי הוא צריך לענות לך. זאת אומרת, כל החריגים זה סתם. הבנתי שיש 7,500 חריגים - - - - - אדוני, אני לא שואל סתם, אני רוצה להבין ואני באמת שואל: האם כל אזרח יכול לעבור מקופה אחת לשנייה כי הוא רוצה. העניין של החריגות זה קיצור תקופת המעבר בין שלושה חודשים אני שואל אם זאת - - שאלתי את זה. ומה התשובה? אני מחכה. אז אני מסביר - - אני שומע סיפורים. אני לא שומע 10 ימים, 20 ימים, חודש. יש חריגות וצריך להבדיל בין מצב שוטף שבו החריגות היא כמו שאתה אומר לקיצור זמן המעבר.

כמו שאמרת, לקיצור זמן המעבר במקום לחכות שלושה וחצי חודשים לעבור תוך יום. זו החריגות שעליה דיברת עכשיו. תשתדל להוציא לי מכתב מחר בשנה שעברה, כמה חריגים היו, וכמה זמן היה זמן ההמתנה שלהם? בוודאי, תקבלו את החומר. אבל איך כל הדיון הפך להיות בעיסוק בחריגים במקום במהות עצמה? אנחנו נגיע למהות. זה מה שאני שואל, אורנה. אני לא מצליח להבין מה הקשר. עכשיו אני אתייחס חצי שנייה לחריגים - - לא, לא צריך יותר חריגים. - - - אנחנו מדברים על הכלל, לא על החריגים. למה צריך את הכלל בכלל? חיים, שאלה לא פחות חשובה היא כמה אנשים עוסקים בימים אלה של הקורונה בקופות בניוד, ואיך אפשר להבטיח שהזמן שייחסך מהם בגלל התקנות פוגעות התחרות האלה יעביר אותם לטפל במקרים רפואיים? אני מנסה להבין מה הנתונים שמגבים החלטה כזאת, שהיא חד-משמעית פגיעה בתחרות? ואם אפשר לשאול עוד שאלה - - איך אני מבטיח שאדם שזה התפקיד שלו, שהוא כנראה עוסק בגיוס,

פתאום אמור ומה? לעשות סקירות של מצב התחלואה? אני בכלל לא מבין מה המצב הזה של אחד תמורת אחד? מה הקשר בין מאמצי שיווק וגיוס שמצדיקים כביכול את התקנות לפגיעה בתחרות לבין המצב הזה? - - - רבותי...

מהניסיון שלי, הפיקוח של משרד הבריאות על קופות החולים הוא מוגבל בלשון המעטה, והמנגנון שיש כביכול לשמור על רמת השירות זה התחרות, וזה המעברים שגם ככה הם מוגבלים,

אתם מבקשים להגביל את התחרות כדי לשפר את השירות. נשאלת השאלה איך אתם תדאגו לזה שהשירות באמת בהימנע התחרות בתקופה הזאת אני מזכירה שאם נדלג על שני מעברים, הפעם הבאה שמטופל יכול לעבור קופת חולים זה בקיץ הבא. איך אתם תדאגו שהטיפול, במיוחד בתקופת הקורונה, באמת יישאר טוב? מהניסיון שלי, יש בעיה קשה אם איזו קופה חורגת או סוטה או משהו כזה משרד הבריאות בסופו של דבר שולח מכתבים אבל אין אכיפה, אין פיקוח. אז איך תבטיחו את זה בתקופה הקרובה? וגם אפשר לראות נתוני ניוד מתקופת הקורונה אפשר להבין מאיפה העומס הקטסטרופלי נובע וכמה באמת עוברים בתקופת הקורונה בין קופות. אולי גם יש סיבה לזה כי אם כולם רוצים לעבור, כנראה - - - יש פה איזו סתירה בין מה שהיו"ר אמר לגבי עניין התחרות לאופן שבו הדברים מוצגים, ואני שואלת אותך האם לגיטימי בעיניך שאתה תשרת עבור שירות מכיסך, ומישהו יגיד לך שאת השירות שאתה מקבל, לא תקבל או תקבל ממקור אחר. כל שירות. כל שכן, בתקופה שבה הבריאות היא הדבר הכי משמעותי לחיים, לצורך קיומם, ובעת הזאת אתה אומר לו: אתה תשלם, ואני אקבע עבורך מאיזה גורם אתה תקבל את הבריאות שלך כי אנחנו בקורונה.

לקחת את הקורונה, הפכת את היוצרות ויצרת מול האזרח, מול הפרט במדינה דמוקרטית שמשלם בעבור קבלת שירות, לגיטימיות להגיד: אני לא נותן לך את השירות שעבורו שילמת לספק כזה ולא לספק אחר. על מה אתם מבססים את זה? אני רוצה להעלות את מיכל הלפרין בזום, ובואו ניתן לה לדבר בלי להפריע לה. עד שהיא תעלה, אולי אני יכולה לשאול את השאלה - - אבל הוא לא יענה לך. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב ליושב-ראש הוועדה, בוקר טוב לחברי הוועדה. את רואה? כשאני מרים את היד, אני רוצה לשאול משהו. עכשיו המגרש שלך. תודה רבה ליושב-ראש הוועדה, תודה רבה לחברי הוועדה. קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מבינה את ההתלבטות של משרד הבריאות על איך לייצר תחרות בין קופות חולים. קופות חולים זה לא סופרמרקטים ויש הרבה התלבטות, זה מוצר ציבורי שהמדינה מממנת אותו ולכן, ההתלבטות היא אמתית. אבל המחוקק קבע מודל של תחרות בין קופות חולים והוא אפילו טרח פעמיים להגביר את התחרות בחקיקה ראשית. פעם אחת כשהוא הגדיל את המעברים מארבעה מעברים לשישה מעברים בשנה - - - זהו, פריז. חיים, זה רק בוועדה הזאת קורה. תקשיב, אתה עושה את זה בכוונה. בבקשה, היא נרדמה כי אתם משעממים אותה... תסביר לה מה קרה, היא לא הבינה שזה נתקע. מיכל?

אני פשוט לא יודעת אם - - היה קטע שנרדמת, עכשיו תמשיכי. אוקי. התפקיד שלי פה הוא להתריע בפניכם על הנזקים שעלולים להיגרם מהתקנות האלה, ואתם צריכים לשקול את הדברים. בסופו של דבר, קופות החולים, גם אם הם גופים מסורים ורוצים את טובת המבוטחים שלהם ורוצים את טובת בריאות הציבור גם הם מונעים מתמריצים של תחרות, והתחרות גורמת להם לנסות להשתפר ולנסות לתת שירות יותר טוב, ולנסות לתת שירות יותר יעיל ולחדש וליפות את המרפאות ולקצר תורים. כל הדברים האלה נגרמים כתוצאה מהמוטיבציות התחרותיות. ואם אנחנו מחסלים את התחרות הזאת המשמעות של זה, זה לא שהקופות יתעמרו דווקא במבוטחים שלהן אבל לא יהיה להן תמריץ לעזור למבוטחים והשירות יתדרדר לאט לאט. רופא יפרוש המוטיבציה לשים במקומו רופא אחר לא תהיה מוגברת. התור יתארך אין מה לעשות, יתארך אבל השמיכה קצרה. המוטיבציות לשפר ולקדם ולתת שירות יותר טוב ללקוח קטנות כאשר אין תחרות, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון. התקנות האלה, בפועל, מונעות מעברים עד ליולי הקרוב. זו תקופה ארוכה, ובמיוחד מטריד אותי שהיא מתווה נתיב הלאה היא יוצרת מציאות חדשה שבה בנוסף לתקנות שעת חירום שהיו בתחילת המשבר, עכשיו נוצר נתיב שבו אין תחרות כבר עד יולי שנה הבאה, וזו תקופה ארוכה. הקופות התרגלו למערכת הזאת ומשרד הבריאות התרגל למערכת הזאת, ואנחנו נמצא את התקנות האלה כתקנות שמוארכות מעת לעת, ואנחנו נמצא את עצמנו דרך תקנות שמועברות על רקע של קורונה ועל רקע של איזה שהיא "חירומיות" מוצאים את עצמנו במציאות לגמרי חדשה של אין-תחרות בין קופות החולים, וזה חשש מאוד מאוד גדול. אפשר לשאול? אני פה בשביל לענות על שאלות. למה אמרת לי אתמול שאת חיה עם התקנות האלה? אני לא אמרתי שאני חיה עם התקנות. קודם כל, זו זכותו של משרד הבריאות ויש לו את השיקולים שלו אבל אני חושבת שהכנסת וועדת הבריאות צריכים לדעת מה הסכנות שטמונות בתקנות האלה. יכול להיות שהמחוקק חושב שצריך לשנות את האיזון ושתהיה פחות תחרות בין קופות החולים אבל זה צריך להיקבע בחקיקה ראשית, בדיון רציני. אנחנו גם מוכנים לנהל דיון עם משרד הבריאות על האופן שבו צריכה להיות תחרות בין קופות החולים, אנחנו שותפים להתלבטויות האלה, אנחנו מבינים מאיפה הן באות ואנחנו לא נגד משרד הבריאות בעניין הזה אבל צריך להבין שלתקנות כאלה, שעוברות ב"וויש", בקטנה, דרך משבר הקורונה יש להן מחיר כבד גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. אז למה אמרת לי שאת חיה עם התקנות? אני לא צלצלתי אליך לשאול, את צלצלת אלי.

לא צלצלתי אליך להגיד שאני חיה עם התקנות. תשמעי, אז אני לא מבין אני רגיל שאם אני אומר משהו, אני עקבי בדעותיי פעם אני צודק, פעם אני לא צודק אבל אני עקבי. את צלצלת אלי ואמרתי לי: תשמע, יש מצב כזה, ובמקרה דנן, לתקופה הזאת אני אחיה עם זה. משהו בסגנון, אולי אני לא אומר מילה במילה אבל זה מה שאמרת לי. לא הייתי צריך פרשנות רש"י. אז אני רוצה להבהיר קודם כל, בסוף אני אחיה עם כל מה שהמחוקק יחליט, כל אחד יודע את מקומו. אבל מה זה לחיות? אני אחיה אבל דיברתי אליך כדי להסביר במפורש את הסכנה שיש בתקנות האלה. ולמה את אומרת עד יולי?

אני אומרת עד יולי משום שמי שרוצה לעשות מעבר במועד של חודש מאי צריך לפנות עד אמצע מרץ. אם עד אמצע מרץ הוא לא פונה אז אין לו גם מעבר בחודש מאי, ואז הפעם הבאה שהוא יכול לעבור זה רק בחודש יולי. אז למרות שהתחולה של התקנות היא רק עד אמצע מאי, בפועל זה ימנע מעברים עד אמצע יולי. למי שלא רוצה כי הוא לא ביקש.